היום ה-27.11.2018, י"ט בכסלו תשע"ט, השעה 9:04. אני מתרגש לפתוח דיון שהוא ביוזמת חברי חבר הכנסת יעקב מרגי, שהוא ראש השדולה